אני שמח לפתוח את ישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. היום ה-30 בנובמבר י"ד בכסלו תשפ"א. הנושא הוא עזרה ראשונה לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית עדכון בדבר תקצוב הקמת חדרים אקוטיים. אני אזכיר לנוכחים, לאחר מאבק שניהלנו בוועדת כספים השגנו תוספת תקציב בתיאום עם משרד הבריאות ומשרד האוצר לטובת פתיחה של חמישה חדרים אקוטיים נוספים. הסיכום מול משרד הבריאות היה שפריסת החדרים, בניגוד למה שנאמר בפרוטוקול של ועדת הכספים, יהיה לפי המלצות תת הוועדה בנושא פריסת חדרים אקוטיים, והדיון הזה הוא דיון מעקב, כדי לראות שאכן נפתחו או נפתחים, מתקדמים, איפה אנחנו עומדים. נתחיל עם משרד הבריאות. זהר סהר לביא. בבקשה. בוקר טוב. בוקר טוב. מה מצבנו? קודם כל, אמור להיפתח השבוע מרכז בהלל יפה, ומבחינת החדרים האחרים עדיין לא הוגש הדו"ח הסופי של הוועדה - - - אנחנו מחכים לקבל את הדו"ח ואז לקיים דיון בהנהלת המשרד, בעצם מנכ"ל המשרד והשר, ולפי זה ניערך לפתיחה של חדרים חדשים. יש דו"ח כללי ויש את הדו"ח שנוגע לחדרים האקוטיים. אני מחזיק בידי את הדו"ח של החדרים האקוטיים. מה הבעיה להתייחס אליו? הרי זה לא איזה נייר מסווג. ושלא יכול לבוא, אלא אם כן זה - - - ההמלצה שנתנה תת הוועדה. בסוף הדו"ח הוא כללי, הוא לא מדבר רק על פתיחה של חדרים אקוטיים, ובתוך הדו"ח יש את הנושא של פרישת החדרים האקוטיים. מה הבעיה להתייחס לדו"ח הזה שמוכן? הוא בפניי. לא יודעת, הבנתי שזה עדיין בגדר טיוטה, כאילו כל הדו"ח הוא מבחינתנו עדיין לא הוגש באופן רשמי. אז - - - אני חייב לומר, יש תחושה שאתם נתלים פה עכשיו באיזה שהוא משהו טכני כדי לעכב את הפתיחה של החדרים האקוטיים - - - לא,

וכדי שלא יהיה בהתאם למה שסיכמנו בינינו. זאת התחושה. הרי אתם יודעים, זה כבר לא איזה משהו, ניהלנו פה את הדיון הזה לפני שלושה שבועות, כבר הטיוטה הזאת הייתה בפנינו. הטיוטה הזאת לא השתנתה במשך שלושה שבועות. היא עדיין בפנינו, אותה טיוטה, אותו נוסח הוא גם בפניכם. מה הסיפור? למה לחכות? למה אנחנו ממתינים עכשיו? קודם כל לא ממתינים, אנחנו קודם כל, יש הרבה דברים - - - 'אנחנו קודם כל פועלים בניגוד להמלצות'. כן.

נפתח מרכז חדש בהלל יפה, כל הדברים האלה דורשים הרבה מאוד השקעה, ואנחנו בתהליכים במקביל של הסתכלות על הדו"ח. גם בדיקה של כל הדברים האחרים שכתובים שם.

זה דברים שאנחנו צריכים לסגור בהנהלת המשרד - - - בקיצור, משרד הבריאות מתחמק מפתיחת חמישה חדרים אקוטיים בהתאם להמלצות הוועדה שמשרד הבריאות מינה, ובהתאם לסיכומים שהוא קבע איתנו.

זה אחד לאחד. אחד לאחד. ח"כ פורר, משרד הבריאות לא מתחמק, אני לא מקבלת את האמירה הזאת. אתם כבר שבועות ארוכים מעכבים את הסיפור הזה, החלטתם שאתם פותחים בהלל יפה, בניגוד אגב להמלצות של תת הוועדה הזאת שאתם מיניתם, בניגוד למה שאמרתם כשישבתם פה בחדר יחד איתי, אתם מעכבים את הפתיחה של החמישה חדרים שאנחנו השגנו להם תקציב, ואתם נתלים עכשיו בזה שאתם ממתינים לכלל הדו"ח, שלא נוגע בכלל לעניין הזה. זה הסיפור. זאת המציאות. תעטפו אותה באיזה נייר צלופן שאתם רוצים לעטוף אותה, זאת המציאות. למה אתם מחכים? אני קודם כל רוצה להגיד שזה ממש לא המציאות. משרד הבריאות לא מתחמק מפתיחה של מרכזים חדשים. גם בשיחה בינינו הדיון היה, וגם הוועדה שמונתה, היא לא מונתה כדי לדון באזור השרון, באזור השרון זה משהו שכבר דובר, אנחנו דיברנו על פריסה רחבה יותר, אנחנו ממש לא מתחמקים משום דבר. ברגע שאנחנו נקבל את הדו"ח תהיה החלטה ספציפית לראות מה ההמלצות, ובמקביל אנחנו עושים בדיקות נוספות לגבי היתכנות של הקמה בכל מיני מקומות אחרים, אני חושבת ש- - - בשביל מה מיניתם את הוועדה? למה ישבתם פה בחדר וסיפרתם לי שמה שתמליץ הוועדה אתם תעשו? ועוד יש תקציב, יש את הכל. הכל תקוע אצלכם - - - למה? לפחות אל תשקרו. לפחות אל תשבו פה ותמכרו סחורה שאתם יודעים שאין לכם כוונה לממש אותה. פה ישבתם, פה. לא ישבנו לבד, זו לא הייתה שיחה בארבע עיניים. אני רוצה שאגף התקציבים יעלה כדי לראות את הנושא של קבלת התקציב, אבל מבחינת המשרד, אני רוצה שוב להבהיר, אין התחמקות, הכוונה שלנו לפתוח את המרכזים כפי שהתחייבנו - - - אין התחמקות,

- - -אנחנו ממש לא מתחמקים משום דבר ואנחנו מאוד מאוד נשמח לפתוח מרכזים היכן שצריך.

זה המציאות מחייבת, זו החלטה שהתקבלה, זה המלצות של ועדה. זה לא 'נשמח לפתוח' זה חובתכם לפתוח. המציאות מבקשת את החדרים האלה. אין פה שום התחמקות ואין פה שום ניסיון של המשרד לא לפתוח את החדרים היכן שצריך.

אני שוב אומרת, הדברים הם בתהליך של עשייה, זה לא קורה ביום אחד שפותחים מרכז, לצערנו. אנחנו מעבר לתקציב שעדיין, אני אשמח לקבל את ההתייחסות של אגף תקציבים ולהבנתי עדיין לא ממש, אנחנו עדיין לא קיבלנו אותו, אבל שוב, אני לא חושבת שיש פה שום אמירה של התחמקות, חס וחלילה, ההיפך. יש פה התגייסות מאוד גדולה של המשרד כדי לקדם את הנושא בכל התחומים, ומבחינתנו, אני שוב אומרת, אנחנו עושים את התהליכים. לגבי הפריסה, אני כן אומרת, המשרד קיבל כל מיני החלטות, שוב, גם הוועדה שמונתה היא וועדה שמונתה כדי להמליץ על פריסה עקרונית. אני יכולה להגיד שפתיחה של מרכז נוסף גם בדיון שהיה אצלך במשרד, ח"כ פורר, דובר על פתיחה של מרכז בשרון ולא בהכרח בבית החולים מאיר. אני לא חושבת שזה נכון לבוא ולהגיד שאנחנו מתחמקים ממשהו,

הסיכום היה שמה שתמליץ הוועדה המקצועית,

הרי אנחנו בוועדת הכספים, בפרוטוקול, סגן שר האוצר הצהיר לפרוטוקול על פריסה אחרת לגמרי. וזה גם מה שאושר בוועדת הכספים. בדיון שקיימנו בינינו באתם ואמרתם 'יש לנו ועדה מקצועית, ההמלצות הן המלצות מקצועיות'. אמרתי שאני מוכן לקבל את זה שיש ועדה מקצועית, אני מוכן שהמלצות ה וועדה המקצועית, הן יחליפו את המיקומים שאנחנו קבענו, ובינתיים אתם את הוועדה המקצועית שהמליצה את המלצותיה כבר ואתם יודעים אותם כבר מזה שבועות ארוכים, אתם ממתינים עם זה, מאיזו שהיא סיבה לא כל כך ברורה, ועדות מקצועיות כשהן מסיימות פרק מסוים והוא גמור, אפשר להתייחס לפרק הזה. אומרת יו"ר תת הוועדה המקצועית 'אין לי שום כוונה לשנות, זאת ההמלצה'. אז אני לא מצליח להבין מה הניסיון או הרצון העז לשנות את המלצות הוועדה המקצועית אלא אם יש כאן שיקולים שהם לא כל כך ברורים. ובינתיים כל העניין הזה מתעכב. אני רוצה להמשיך בדיון. זה דיון עקר הרי, זה בדיוק אותו ויכוח שהיה פה, אתם פה בכלל טענתם גם שלא צריך חדרים אקוטיים, לשיטתכם צריך דברים אחרים אבל בסדר, זה כבר עניין אחר. אני רוצה להמשיך את הדיון, אבל אני עוד אחזור אלייך בהמשך. אני רוצה לשמוע גם את התגובה של אנשים אחרים וגם את אגף התקציבים. איילת רזין, אחריה מיקי פומרנץ. בוקר טוב. תודה על דיון המעקב הזה שנוסף לעוד דיוני מעקב, נראה שבאמת דרוש מעקב הדוק. הופתענו לראות, למרות שזה דובר, אבל הבנו שבכל זאת פועלים כוחות אחרים כדי לדאוג שהחדר האקוטי בשרון יהיה באמת בשרון ולא בקצה של השרון בחדרה, במקום שאני אשמח לשמוע את ההתייחסות של משרד הבריאות לאם ואיזו הכשרה עבר הצוות המקצועי של החדר האקוטי, לעשות את העבודה האקוטית הרגישה, המורכבת, העדינה שנדרשת, אותה מומחיות שאנחנו דורשים שיהיו בחדרים אקוטיים, איזו הכשרה הם עברו ומתעתדים לעבור, אילו שפות דוברים אנשי הצוות שם שאמורים לתת מענה לאוכלוסייה מגוונת, מאוד נשמח לשמוע את הדבר הזה.

כפי שציינו בכל הדיונים, גם בדיון המשמעותי שבה גם הוועדה הצביעה באופן דקלרטיבי, סברנו שנכון בעצם להבשיל את ניצני החדר האקוטי שיש כבר בבית החולים מאיר. אנחנו עובדות באופן הדוק עם הצוות, מכירות את העשייה המאוד מאוד עדינה ורגישה, ובאמת הם כתבו לעצמם נוהל שהוא צריך להיות, ואנחנו הופתענו ואני חייבת להגיד גם, הופתענו וזה קצת מקומם שישבה ועדה שמינה משרד הבריאות, שם את מיטב האנשים שהוא חשב שצריכים לעסוק בנושא, הוועדה המליצה את המלצותיה ומשרד הבריאות דוחה את ההמלצות האלה, לפחות בחלקן, אני לא יודעת מה יהיה באשר לשאר ההמלצות. וזה מצער מאוד, ואפילו נראה לא מקצועי, אני חייבת לומר.

ד"ר מיקי פומרנץ. אחריו אופיר אביב מאגף התקציבים של משרד הבריאות. רבותי, תודה רבה לכם על העבודה ועל העשייה הזאת. אני מאוד מברך אתכם. אני מבין את הכוחות שפועלים בשטח - - - אני לא. הייתי שמח אם תסביר לי. אני לא מצליח להבין את הכוחות שפועלים בשטח. אם תצליח להסביר לי אני אשמח. אני חושב שהכל פה כלכלי. אם היינו מוכנים להתפשר לפני שנה היינו מקבלים את המרכז הזה אלינו. אנחנו באנו ואמרנו שאנחנו לא יכולים להפעיל את הרוטינה שלנו, את התורנים שלנו לקבל גם נפגעות תקיפה מינית באותו זמן. בפעם האחרונה אמרתי לכם, זה לוקח המון זמן לטפל, לסעוד אישה או גבר שנפגעו בתקיפה מינית. אנחנו לא יכולים ללכת ולהתייחס אליהם כאל רוטינה שהתורן של המיון יראה אותה ויטפל בה ויסעד אותה, וכל מי שנמצא בבית החולים יטפל באישה הזאת כתורן. אנחנו חייבים להביא צוות של כוננים, צוות של כוננים עולה לדאבוננו כסף, ולא מעט. עשינו תחשיב בכללי, עשינו תחשיבה כמה עולה שלושת - - - האלה, הגענו ל-1.5 מיליון שקל. אנחנו לא יכולים לשים פה תורנים לא מקצועיים, אנחנו לא יכולים לשים כוננים שהם לא מקצועיים. אנחנו מכשירים את הצוותים, נכון להיום אין לנו ברירה, אנחנו ממשיכים לעבוד, שלא תחשבו. זה שפתחו בחדרה זה לא אומר שאני שולח נשים שהותקפו והגיעו אלי לבית החולים מאיר, אני לא שולח אותם הביתה. אני מטפל בהם פה, אני עושה לפי הפרוטוקולים של משרד הבריאות, חלק מהנשים מוכנות לנסוע לאבו-כביר, אולי מוכנות לנסוע מפה לחדרה, אני כבר אומר לך שכל הנשים מהמגזר הערבי, מהמשולש, לא ייסעו לשום מקום. לא נוסעות, לא לוולפסון ולא לחדרה.

הנשים שלנו כאן, חלקן ייסעו ונוסעות לחדרה, ייסעו אולי לחדרה, לא רוצות לנסוע - - -ואנחנו נשארים עם נשים שאנחנו מטפלים בהן על בסיס שבועי, אנחנו מטפלים בנשים שנפגעו ואנחנו נותנים את כל הסעד שאנחנו יכולים. ה-1.5 מיליון שקל, הוא הפער. זה פער לא גדול בין מה שאנחנו ביקשנו לבין מה שמשרד הבריאות מוכן לתת ומה שהוא נתן להלל יפה, הם לא נתנו לו את מה שאנחנו הגענו. המסקנות שנתנו לא התקבלו במשרד הבריאות, והם מתקצבים את הלל יפה בתת תקציב, ולדעתי זה יהיה כמו בלניאדו,

שנה עבדו שם, אנשים קרסו וסגרו את המקום הזה. אני חושב שככה זה יקרה גם בהלל יפה, אני מאחל להם בהצלחה רבה, הם עושים עבודה מקודשת. אני חושב שאנחנו יכולים לתרום לא מעט ולא פחות. תודה. אופיר אביב. אחריו רועי קאהן ממשרד האוצר. בוקר טוב ותודה על הדיון. אני כן אגיד בעניין תקציב של החדרים האקוטיים, אנחנו הגענו להסדר עם משרד האוצר, התקציב של החדרים האקוטיים לשנת 2020 גם נמצא כרגע בתהליך של אישור של הפניה של סוף שנה, ואנחנו מאמינים שזה יוסדר ממש בקרוב. לגבי תקציב של שנת 2021,

כל הדרישות שלנו נמצאות שם, לא אמורים להיות חסמים תקציביים, כלומר יש לנו הבנות עם האוצר והחדרים האלה יתוקצבו, בהתאם לדיון כפי שד"ר זהר אמרה, הדיון במשרד הבריאות על המלצות הוועדה וההרחבה של אותם חדרים אקוטיים יינתן תקציב לשנת 2021. כלומר ההרחבה של החדרים החדשים. התייחסות לדברים של קודמיי, של ד"ר מאיר פומברנץ, אנחנו כן בסופו של יום מסתכלים בצורה מקצועית איפה נכון לפרוס את החדרים, החדרים מתוקצבים באופן - - - מי מחליט בצורה מקצועית איפה נכון לפרוס את החדרים? על בסיס מה ההחלטה המקצועית? על בסיס שיקולים מקצועיים, אני קטונתי מלהסביר - - - אז אני שואל, תת הוועדה שהמשרד מינה בנושא פריסת החדרים האקוטיים היא מספיק מקצועית או שהיא לא מקצועית? כל הוועדה שמיניתם היא לא מקצועית ועכשיו אתם תעשו לפי שיקולים מקצועיים אחרים שהם לא של הוועדה המקצועית שמיניתם? זה לא עומד בסתירה אחד לשני. מה שאתם עושים עומד בסתירה. לא, ח"כ פורר, זה לא עומד בסתירה, מה שאמרתי הוא שאנחנו ניקח את ההמלצות המקצועיות של הוועדה ואנחנו בתוך משרד הבריאות, יחליטו לאור פרמטרים ולאור ההחלטות איפה נכון יהיה לפרוס את אותם חדרים, יש פה שיקולים של פריפריה ועוד שיקולים כהנה וכהנה. מבחינה תקציבית לא אמורים להיות חסמים. כן חשוב לי להגיד שאנחנו מתקצבים את החדרים האקוטיים באופן זהה ושוויוני, ככל שנגיע לסיכום תקציב מדינה, אני מניח שגם הנושא של התקצוב של החדרים האקוטיים יידון שם ונראה אם אנחנו יכולים להגדיל את התקצוב לאותם חדרים, כמובן מתוך התפיסה שהחדרים האלה חייבים לפעול ולאפשר את הקיום הרציף שלהם. יש לי שאלה אליך, אופיר. מה תקציב המשרד? התקציב של המשרד הוא כ-40 מיליארד שקלים.

מה הפער כרגע, ניקח את כל חמשת החדרים האקוטיים. קיבלתם 5 מיליון שקל מחוץ לתקציב, מה התוספת הנדרשת לפי הדרישה למשל שמציג אותה מיקי פומרנץ, שהמשרד צריך בתוך תקציבו לייצר, הפער הוא בערך סדר גודל של 250,000 למרכז. זאת אומרת אנחנו מדברים על פער של 1 מיליון

למה זה צריך לתקוע את כל התכנית. זה כרגע מה שתוקע את העניין.

אתייחס רגע לשאלה ששאלת. בסופו של יום זה באופן זהה. אנחנו לא מתקצבים את כל פעילות המרכזים הרפואיים. בסופו של יום יש מודל שהוא גם מודל של הכנסות של אותם מרכזים רפואיים וכשאנחנו מסתכלים על כל התמונה, זה משהו שמאפשר לחדרים האלה להתקיים. גם מול הנהלת קופת חולים כללית הגענו להסדר לגבי יוספטל והם הבינו, וחשוב להגיד שגם החדר הזה נפתח וגם הוסדר התקציב של החדר הזה, וכמו שאמרתי, הדבר הזה מאפשר לחדרים האלה להתקיים. שאלה אחת אופיר. היה וכמו שקרה בבית החולים לניאדו, ייפתח המרכז בהלל יפה בניגוד להמלצות ה וועדה לקידום מעמד האישה ובניגוד להמלצות תת הוועדה הזאת, וכעבור שנה הוא ייסגר. מי ייתן את הדין במשרד הבריאות, של מי האחריות? את מי נזמן לפה בעוד שנה כדי לדון על למה נסגר המרכז, מי הדמות? חדרים כאלה לא נסגרים ביום אחד. כשיש חדר אקוטי שעומד להסגר או משהו כזה, מרימים דגלים ואנחנו מתגייסים לסוגיה. צריך כל מקרה לבחון לגופו. בסופו של יום האחריות היא של משרד הבריאות, שהחדרים האלה יתקיימו.

מי במשרד הבריאות? אם ייסגר החדר כמו שקרה בלניאדו. הרי עובדה שהוא נסגר, היה בלניאדו והוא נסגר,

אני אומר שוב, יש בסופו של יום את חטיבת רפואה, יש את מנכ"ל משרד הבריאות, הם - - - בסופו של יום. מנכ"ל משרד הבריאות.

אנחנו נבקש דיון איתו. תודה אופיר. אני רוצה לעבור לרועי, למרות שלפחות לפי דברי משרד הבריאות אין להם בעיה עם האוצר. שלום. כפי שאמר אופיר, אכן משרד האוצר עומד מאחורי המחויבות שלו של תקצוב 5 מיליון שקלים לחמישה חדרים אקוטיים ובמועד זה, זהו אינו החסם.

מיכל ניסים משירותי בריאות כללית.

מעדכנת לגבי חדר יוספטל, ביוספטל החדר פתוח מאוגוסט 2020. על יוספטל כבר סיימנו את הדיון. אני רוצה עדכון על מאיר בכפר סבא. מה הבעיה שם? מה המחלוקת עם משרד הבריאות? התקציב שהוגש לנושא הזה הוא כ-1.5 מיליון שקלים להפעלת החדר, התקצוב שניתן על ידי משרד הבריאות, ומשרד האוצר הוא כ-1 מיליון, יש לנו פער לגבי הערכת העלויות של הפעלת החדר. בקיצור, זה הסיפור כמו שאמרנו מתחילת הדרך. הרי בסוף אני מניח ש-, כמה הם מתקצבים אותם ביוספטל? מיליון שקל. אז מה הפער? למה ביוספטל זה בסדר ובמאיר זה לא בסדר? גם ביוספטל, אנחנו פשוט - - - ביוספטל לפני שלושה שבועות אמרתם שהכל נפלא והכל בסדר וסגרתם וסיכמתם. גם כללית אמרו, גם יוספטל וגם משרד הבריאות,

ביוספטל העלויות של הפעלת חדר שכזה הוא כ-1.5 מיליון שקל, מה שאומר שהכללית סופגת חצי מיליון שקל סבסוד. ומפעילים את החדר מאוגוסט בגלל הבקשות של משרד הבריאות והבנת נחיצות הנושא, אבל אנחנו צריכים להגיע להסדרים בנושא של מאיר. זהר את רוצה להוסיף משהו? כן. אני רוצה להגיד קודם כל שהחדר בלניאדו נפתח ללא שותפות עם משרד הבריאות ולא תוקצב, ולכן כשבאנו לשבת איתם על מנת לבדוק היתכנות של תקצוב, בשלב הזה הם החליטו שהם לא רוצים להמשיך בהפעלת החדר, אז אני חושבת שזו לא הקבלה נכונה לתת את החדר בלניאדו כדוגמה. החדר בלניאדו מעולם לא תוקצב, זאת אומרת כשהם סגרו, הם פעלו על סמך תקציבים אישיים שלהם. נשאלה כאן שאלה לגבי הכשרת הצוותים בהלל יפה, אז אני כן יכולה להגיד בפה מלא שהם עוברים הכשרה מאוד מקצועית, גם בתחום הפורנזי, משפטי, גם בתחומים אחרים. אני חושבת שזה יהיה לא הגון להקל ראש בהכשרה שלהם ובמיומנות שלהם לטפל בנפגעים, אני הייתי שם מספר פעמים ואני חושבת שהצוות שם מאוד מקצועי ואני חושבת שזה לחטוא לאמת לבוא ולהגיד שאנחנו לא ממקצעים אותם בצורה טובה. לגבי שפות, כמו בשאר החדרים וכמו בבתי חולים בכלל, אין בהכרח רק אנשים שמדברים שפה אחת והם כן בהחלט מיומנים עדיין לתת מענה לכל הנפגעים דוברי כל השפות. הייתה עוד שאלה, אני לא זוכרת - - - אבל אני כן חושבת שנכון לבוא ולהגיד שהסיבה שאנחנו גם לא ממהרים לפתוח חדר היא בדיוק על מנת שלא נגיע למצב שאנחנו גם נסגור חדרים בלי בקרה, ואני כן רוצה לשוב ולציין שגם בפגישה בלשכתך, ח"כ פורר, אנחנו לא התחייבנו על פתיחה של חדר במאיר, אנחנו ה תחייבנו על פתיחה של חדר בשרון ואתה הסכמת - - - לא, התחייבתם על פתיחה של חדרים בהתאם להמלצות תת הוועדה.

אנחנו אמרנו שאנחנו נקבל את המלצות הוועדה ונדון בהן. זה היה הסיכום ואתם לא עומדים בו. אבל בסדר, אני יודע טוב-טוב מה היה הסיכום, ולא הייתי פה לבד. לא המצאתי את זה. שאלתי אתכם שאלה מאוד ברורה בדיון בינינו. שאלתי אתכם שאלה מאוד מאוד ברורה. האם אתם מוכנים להגיע להסכמה סביב הנושא הזה,

בוועדת הכספים כשהעברנו תקציב, התקציב יועד לחמישה מקומות ספציפיים. אנחנו דיברנו על אשקלון, אשדוד, נצרת, נהריה וצפת לדעתי. ובאתם ואמרתם שיש עניינים מקצועיים. יש עוד הרבה מאוד פרמטרים שקשורים לפתיחה של חדר שהם לא רק - - - אמרתי שיש ועדה מקצועית שאתם מיניתם, אתם מוכנים לקבל את מסקנות הוועדה? לא ידעתי מה מסקנות הוועדה אז, ואתם אמרתם 'כן'. אני אמרתי 'כן', באנו חזרה, מסקנות הוועדה לא מצאו חן בעיניכם ועדיין אתם עושים מה שבראש שלכם, וזה בסדר,

אתם המשרד הממשלתי, אתם המשרד המבצע. אנחנו המפקח. רק שזה לא עומד, זה פשוט עומד בניגוד למה שסוכם ולמה שאמרתם כאן בחדר.

וזה לא משנה באיזה נייר צלופן תעטפו את זה. עכשיו מעבר לזה, עדיין גם בגלל שכנראה,

יש לכם איזו שהיא בעיה עם המלצות הוועדה, כל פתיחת שאר החדרים מעוכבים, לא התקדמתם, לא מול בית חולים גליל, לא מול איכילוב, לא מול קפלן ולא מול נצרת, אלא אם כן תגידי לי אחרת 'אנחנו כבר עובדים מולם, אנחנו כן מיישמים את המלצות הוועדה'. אבל - - - אני יכולה רק להבהיר את מה שאמרתי?

אני לא אמרתי שהם לא מוכשרים. רציתי לדעת איזו הכשרה. אני לא מקלה ראש בכלל, פשוט עבר פרק זמן מאוד קצר מאז שהוחלט בניגוד להמלצות הוועדה שזה יהיה הלל יפה ולא מאיר ולכן רציתי לדעת על מה מדובר. אני כמובן מציעה כמו בכל סיטואציה דומה את החיבור למרכזי הסיוע, כפי שאנחנו מלווים במרכזים נוספים. החיבור כבר קיים והצוות שם יצר קשרים עם כל הגורמים הרלוונטיים. זהר, את יודעת לתת לוחות זמנים על פתיחת חמשת החדרים האקוטיים? אני לא יודעת לתת כרגע לוחות זמנים. כפי שאמרתי, ואני כן אגיד שוב, הוועדה שאנחנו מינינו אותה לבקשתנו, אני שוב מחדדת, הייתה על מנת באמת להבין, ואני שוב אומרת, הנושא של החדר בשרון, באזור השרון, לא נכלל בבקשה שלנו לקבל את ההמלצות. בשלב שביקשנו את הוועדה כבר ידענו שאנחנו הולכים לפתוח חדר בשרון, וכמו שכבר אמרתי בפעמים קודמות, - - - שאלה שהופנתה לוועדה, לפי הפרוטוקול ולפי מה שהופנה לוועדה, 'האם פריסת המרכזים האקוטיים מספיקה.

כי אנו מודעים לחוסר באילת, יוספטל מסרבים לפתוח מרכז אצלם אך מבצעים בפועל בדיקות פורנזיות וכן באזור השרון. בעבר נפתח ללא שת"פ של המשרד מרכז בלניאדו. כמו כן בשנת 2019 תוקצבה פתיחת חדר באזור השרון, בית החולים מאיר איננו מעוניין לפתוח עקב סוגיות תקציביות, נבדקת אפשרות מול הלל יפה'.

אלה הדברים שהועברו לוועדה, הוועדה בחנה ונתנה המלצה על חמישה חדרים. אבל בואו, זה דיון עקר. אני הבנתי כבר שאתם תעשו הרי מה שאנחנו רוצים ואנחנו נגיד את מה שאנחנו חושבים שנכון, לפחות לפי המלצות הוועדה המקצועית. אני רוצה לסכם את הדיון הזה - - - כן חשוב לי להגיד שאין פה התעלמות - - - התעלמות מוחלטת. - - -ויש בהחלט רצון של המשרד לקדם את הנושא ולא כפי שאמרת רצון להתחמק מהנושא. אנחנו בהחלט עובדים קשה על מנת לשפר את המענים. אז מה עשיתם לגבי ארבעת המרכזים האחרים עד היום? הנושא כרגע בתהליך של הסתכלות יותר רחבה של המשרד - - - כמה זמן אתם צריכים להסתכל יותר רחב?

גם לגבי יכולות ההכשרה של המרכזים, יש פה הרבה - - - הוא שאמרתי. מיניתם תת ועדה, נתנה לכם המלצות, אמרתם שתקבלו את ההמלצות ועכשיו אתם בוחנים מחדש את כל מה שאתם רוצים.

זה בדיוק בניגוד למה שאמרתם פה.

אנחנו רק בוחנים את היכולות שלנו כרגע להכשיר את הצוותים, לתת את המענים שאנחנו צריכים. אנחנו בהחלט מתעתדים לפתוח את המרכזים כפי שהתחייבנו, גם ב- - - התקציב שיגיע וגם - - - בבדיקה הזאת מול בית חולים גליל מערבי, איפה אתם נמצאים,

איזה בדיקה ביצעתם עד עכשיו מול בית חולים גליל מערבי? אני מודע שכרגע אנחנו לא ביצענו את הבדיקות באופן ספציפי אבל אנחנו - - - לא עשיתם. מול בית חולים איכילוב איזה בדיקה עשיתם עד עכשיו? אנחנו עדיין לא עשינו את הבדיקות כרגע ספציפית מול בתי החולים, אנחנו באיזה שהוא תהליך משרדי להקצות את ההיערכות לגבי כל שאר הדברים. יש משמעות לפתוח מרכזים,

אנחנו רוצים שיהיו יכולות מקצועיות לצוותים שנפתחים, יש עניין של כח אדם שצריך להכשיר אותו, אצלנו גם במשרד להיערך - - - אז אני שואל מה בדקתם מול בתי החולים. כל מה שאת אומרת נוגע לבית החולים ואת אומרת 'לא דיברנו עם בית חולים'. אז מה עשיתם שלושה שבועות? מה עשיתם מול בתי החולים. לא עשיתם כלום. את אומרת שלא עשיתם מול בתי החולים. הרי הצוותים הרפואיים הם בבתי החולים. איפה הצוותים הרפואיים יושבים, במשרד הבריאות? הצוותים הרפואיים יושבים בבתי החולים. אם רוצים לפתוח בבית החולים, מרימים טלפון לבית החולים ומתחילים לדבר איתו. ולא עשיתם את זה. אני מוכן לקבל הרבה מאד דברים, כשמסובבים אותי, ותאמיני לי אני יודע בדיוק מתי מספרים לי סיפורים ואתם מספרים פה סיפורים כבר יותר מחודש וחצי. אני מבקש לסכם את הדיון. 1. לצערי משרד הבריאות עובד בניגוד לסיכומים ובניגוד להבטחות שהבטיח משרד הבריאות כאן בוועדה, פעם אחר פעם, ולא פועל בהתאם להמלצות תת הוועדה המקצועית שהוא מינה. משרד הבריאות מעכב ולא פועל לפתיחת חדרים אקוטיים כפי שסוכם, על אף שיש לו תקציב בנושא, עד לרגע זה. אף על פי שמשרד הבריאות פועל בניגוד להמלצות והחל בפתיחת חדר באזור השרון לא לפי המלצות הוועדה שהוא מינה, לגבי ארבעת המרכזים האחרים, הוא לא פעל כהוא זה מול בתי החולים כדי לקדם במהירות האפשרית את פתיחת החדרים האקוטיים. לפיכך אני מבקש לקבוע בהקדם האפשרי ולתאם מול מנכ"ל משרד הבריאות, דיון בנוכחות מנכ"ל משרד הבריאות שבו יתבקש מנכ"ל משרד הבריאות להציג את גנט פתיחת החדרים האקוטיים בהתאם להחלטה שהתקבלה הן בוועדה לקידום מעמד האישה והן בוועדת הכספים על דעת שר הבריאות ושר האוצר, שנוגעת לפתיחה של חמישה מרכזים אקוטיים נוספים. תודה. הישיבה ננעלה בשעה 10:06.